אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת עליה, קליטה ותפוצות, דיון מעקב מספר 13. חשבתי שנבוא עם יין ועוגות לחגוג את ההסכם שנחתם אבל אני מבין שכנראה אנחנו עוד לא בשלב הזה. משרד האוצר בבקשה.

אתה מבין נכון. המשא ומתן מתקדם אך לא כל הפערים נסגרו. אנחנו מקווים לסיים עם זה בהקדם ולהביא עוגות. שר הקליטה שהיה פה לא הבטיח שזה נגמר תוך שבועיים? לפרוטוקול? זאת ההבטחה הממשלתית היחידה ששמעת ב- - - שאלתי אותו מפורשות והוא התחייב פה לפרוטוקול על לוחות הזמנים למיטב הבנתי. אנחנו מודעים לזה שמתנהל משא ומתן אינטנסיבי לקראת הסכם. אנחנו מניחים שזה בישורת האחרונה.

היום המורים החליטו מה קורה איתם בשנה הבאה. זאת אומרת, ההסכם הזה יצמצם מעט את הקושי בשימור המורים אך בקליטת מורים חדשים זה עדיין יהיה אתגר כי הם כבר הסתדרו לקראת השנה הבאה ודיברנו על זה כל

אז כבר יודעים שגם אין מה ללכת לאולפנים. בשביל מה לעמוד בתור? אולפנים לא נפתחים, ומורות עוזבות. אתם חושבים שרק אנחנו יודעים מה קורה פה בוועדה? ציבור הצרכנים של האולפנים יודע הרבה יותר טוב. עכשיו, יכול להיות שזו המדיניות של האוצר כדי לסגור את האולפנים. אפשר להתווכח איתה אבל היא החלטה. כרגע גרירת הרגליים היא הכי נוראית. מעבר לכך שהיא משאירה מאות מורות ומורים תלויים ועומדים. בכל מקרה, במקביל כמובן אנחנו נערכים להמשך השנה לתשפ"ד וכולי. בכוחות שיש לנו אנחנו עושים הכי טוב שאפשר. כן אדוני. אנחנו מגיעים לכאן שבוע נוסף, שבוע אחרי שבוע ואנחנו נמשיך לבוא לכאן עד שמשרד האוצר יסכים להתכנס לתכנית שאנחנו דורשים בשביל הכבוד והשכר של המורים. אנחנו לא יכולים להסכים לסגת מהדרישות שלנו ואני חושב שנציג האוצר יודע את זה. הוא שמע את זה גם מיפה בן דוד וגם מהנציגים הכלכלנים שלנו. אנחנו דורשים את התוספות המשמעותיות כפי שאנחנו מבקשים. המורים שלנו הם מורים שמגיע להם יותר ואתם יודעים את זה. אז בבקשה תתכנסו לכיוון ההבטחות ששר האוצר עכשיו שאמר לנו על לוח זמנים. אני לא הכרתי את זה אגב. חבר הכנסת אלקין אמר שיש הבטחה של שר האוצר עם מועדים? שר הקליטה. שר הקליטה שיש לו היכרות כזאת או אחרת עם שר האוצר אמר: "תקשיבו לי טוב תוך שבועיים האירוע הזה נגמר" משהו כזה. עברו שבועיים. אז

ומתקיים שיח. זה שמתקיים שיח לא אומר שאנחנו צריכים לוותר על דרישה כלשהי מהדרישות המוצדקות שלנו כלפי המורים של האולפנים. אני רוצה לומר לכם משהו, שיח טוב זה נחמד. אנחנו צריכים הסכם. אני רוצה להקריא לכם מכתב נוסף שקיבלתי. מכתב אנונימי מאחת ממורות האולפן. אני אדלג על מילות התודה כדי שלא תגידו שבשביל זה אני מקריא אותו ואני אתחיל מהשלב שבו היא רוצה לשתף אותי. "אני רוצה לשתף אותך שהעמימות שאנו מורות האולפנים חוות מתחילה להוציא אנשים מאיפוס. אנו המורות לא יודעות מה יקרה איתנו בשנה הבאה וכיצד להתכונן לכך מבחינה אישית ומשפחתית. בתוספת השעות באופק חדש אם וכאשר יהיה. אין לנו מושג אם לרשום את הילדים הקטנים לצהרון או לא. אומרים לנו שוב ושוב להמתין. אין עדכונים מלבד העדכונים בוועדת העלייה והקליטה. יש הרגשה שהמשא ומתן מתנהל באיטיות מרושלת שאינה תואמת את הבהילות. אנחנו לא יכולות להמתין עוד. אם נדרש לעבוד יותר שעות בתוך האולפן במקום בבית לא נוכל למצוא צהרונים לילדים שלנו כי לא ישאר מקום. זאת רק דוגמא אחת לקושי הנובע מאי הודאות. לכל אחת יש את ענייניה האישיים והמשפחתיים שנסגרים ממש בימים אלה לשנה שלמה. חוגים טיפולים רפואיים ועוד. עד שנדע אם יש אופק חדש או לא כבר לא יישארו מורות כדי ליישם את אופק חדש. ובגלל אי יכולת להיערך לשנה הבאה ניאלץ להפחית את אחוזי המשרה שלנו וכך מצבת המורית תפחת עוד יותר והעולים לא יקבלו אולפן וכל זה סתם כי לא מנהלים משא ומתן מואץ כנדרש ומסיימים עם זה כבר." אני לא יכולתי לנסח סיכום יותר טוב מזה. ואתם לא יכולים לבוא לפה 13 פעמים עם בערך אותן התשובות. אז לפני שלושה שבועות נכנסתם סוף סוף למשא ומתן אבל קדימה, תסיימו את העניין. בסוף יש אנשים שנמצאים באי ודאות. בסוף יש כאן עשרות אלפי עולים שמגיעים השנה והם לא ילמדו עברית. ואולפני הואוצ'רים לא נותנים את המענה המיטבי להרבה מאוד סוגיות שהממשלה הזאת רוצה לקדם. לא לסוגיות של לימודים על ציונות ומורשת שגם הם צריכים להיות חלק מהתכנים באולפן. האולפן זאת חוויית קליטה שלמה. זאת לא רק שפה. אלא חוויית קליטה שלמה. כל עולה או עולה שעבר אולפן יספרו לכם את זה. אני לא מצליח להבין איך אירוע מינורי במונחים ממשלתיים, גם מבחינה תקציבית לא נגמר כבר. איך זה לא נגמר כבר? למה מחכים?

זה נראה כאילו מחכים או שהכלב ימות או שהפריץ ימות. כמה זמן יקח?

שאם לא יהיו דיונים על כך בוועדה גם לא יהיה משא ומתן. יש לכם מסגרת תקציבית כבר לאירוע הזה? אולי קצת בצער אני אומר שאנחנו לא מנהלים את המשא ומתן בוועדה אלא אני חושב שאנחנו היינו מרגישים. יש מסגרת תקציבית מוסכמת עם ההסתדרות. יש עדיין נושאים,

תקציבית והיא מוסכמת עם ההסתדרות זה אירוע חשוב. זאת אמירה. אני גם אגיד שהמסגרת התקציבית הזאת היא

לשכנע אותנו בצורך ובחשיבות אין צורך. באנו משוכנעים מהבית והשתכנענו עוד יותר בסדר? אני אגיד כך, משא ומתן להסכם קיבוצי זה דבר שתמיד לוקח זמן. כמובן שבעולם אחר שהוא לא ממשלתי לפעמים אפשר לעשות דברים בדרכים אחרות. יש דרך המלך לעשות דברים ואנחנו נדרשים לעשות את זה ויש לכך מחירים. אנחנו מבינים את המחירים האלה. מתי ישיבת המשא ומתן הקרובה שלכם? באחד הימים בשבוע הקרוב. לא מחר. יום ראשון או שני. אני רוצה להגיד משהו, להתייחס למה שהוא אומר. אני באמת חייב להגיד משהו. מאחר ואמר חברי שהנושא של התקציב במסגרת התקציבית נסגרה אז אני קורא לכם באמת, תפסיקו לנסות לסחוט את הלימון. תסגרו את ההסכם הזה. אנחנו לא המכשול. אנחנו הפתרון של זה. הדרישות הלא הגיוניות הן אלה שמעכבות את הדבר הזה. צריך לסגור את זה פשוט. אנחנו לא ננהל משא ומתן פה אבל מאחר ואמרת שהמסגרת התקציבית סוכמה אפשר להתקדם. בואו תתקדמו. חברת הכנסת צגה מלקו. תודה אדוני יושב הראש. אני גם לא מבינה מה הבעיה אם יש הבנה, למה זה נמשך? אני חושבת שפה רוב המורות לאולפן נשים, כשמדובר בנשים הרי אנו יודעים את זה. בנוסף מדובר על עולים. עולה חדש שיגיע לפה, מה אתם מצפים ממנו? אתם יודעים כמה קשה לעולה חדש

לא משנה מאיזה מדינה הוא עולה אני חושבת שזה קשה מאוד אם הוא לא מקבל דבר מינימלי ובסיסי כמו עברית כדי לתקשר. מתי הוא יצא לעבוד? אני באמת לא מבינה. אפשר להשתגע מזה. זה חוסר אחריות ואכפתיות. איך אתם לא יכולים להבין את זה ולגמור את זה? אני פה ארבעה חודשים. כמה דיונים אדוני יושב הראש קיימת על זה? איך זה יכול להיות תעודת עניות. תמיד אמרו לנו שהמדינה אוהבת את העולים. פה גם צריך לאהוב גם את המורות. אם אני הייתי מורה באולפן מזמן הייתי עוזבת. לא הייתי מתחננת אלא הייתי מחפשת את דרכי. אבל לאנשים האלה יש ציונות ואהבה והם רוצים להמשיך בעבודה שלהם. הם עושים אותה הרבה מאוד שנים. אז תקחו את זה תעשו עם זה משהו. מה נשאר? אם יש מסגרת של תקציב תעשו את זה. לכן אני, אדוני יושב הראש פה אין דבר כזה להתפשר. אני כעולה חדשה שעברתי את האולפן זה בדם שלי, כולנו עברנו את זה. בלי זה אין לנו קידום שילוב. אז לקבוע עוד שבוע ישיבה ונמחא כפיים ונגיד שהכל הסתדר. תודה חברת הכנסת מלקו. האמת שאין לי כבר מילים. אני חסר מילים. כשמגיע לפה שר הקליטה ומבטיח את מה שהוא מבטיח ועוברים כבר יותר משבועיים, שלושה שבועות נדמה לי עברו כבר מאז ואנחנו עדיין בערך באותו המקום שהיינו. אני כבר לא יודע מה צריך לקרות. אני רוצה להציע אולי בהיתול קצת, אבל בתשעת הימים לא נוהגים לשתות יין ולאכול בשר אצלנו. אז אולי הדד ליין יהיה לפני הזמן הזה. תשמע, אתם כבר אחרי הדד ליין. הדד ליין היה סוף מאי, אני מזכיר לך. הוא התחיל מסוף מרץ והייתה הארכה ראשונה עד סוף מאי. אני מציע שהתאריך יהיה לפני ראש חודש אב, זה פחות מחודש מהיום ואפשר יהיה להרים לחיים כי אחר כך תהיה בעיה להרים לחיים. אנחנו לא מנהלים משא ומתן לאור הזרקורים ובוועדות הכנסת ואני אסביר למה. כי כשמנהלים משא ומתן הרצון שלנו והמחוייבות שלנו היא להשיג תנאים טובים לעובדים שאנחנו מייציגים. אנחנו דורשים גם כשלא נעים להם לשמוע, ונגיד גם דברים שלא נעים להם לשמוע. אנחנו מתעקשים עליהם ונמשיך להתעקש עליהם. אני אגיד לכל המורות שצופות בי עכשיו ויש מורות שצופות בוועדה מידי שבוע. אל תפרשו, אל תשברו כי זו השאיפה של האוצר. אנחנו נשיג את ההסכם ואנחנו מצפים שמשרד האוצר ייענה. הרי ברור לכולם שיהיה אופק חדש בהסכם. ברור לכולם שיש מסגרת תקציבית. על מה נשאר לכם לריב ריבונו של עולם? הזמן שלנו פה הוא סתם לעשות דיוני מעקב? אני לא נהנה מזה, וזה לא שחסר לי דיונים בלוח הזמנים. אפשר להבין מה קורה פה. ההגיון הבריא שלי אומר שמורה שעכשיו נותנים לה תוספת תקציבית והיא צריכה לפרוש לפנסיה זה יתבטא גם בפנסיה שלה,

ככה לי נראה. אני לא במשא ומתן אבל זה ההגיון שלי. אני רוצה להגיד כמה דברים, אני אגיד גם לעובדי משרד האוצר זה לא הניצול הכי טוב של הזמן לשבת ולהסביר את עצמנו. אני אגיד גם לחברי פה, אנחנו נחושים לסיים את האירוע הזה. המסגרת התקציבית סוכמה והיא מאוד גדולה. ההסכם הזה גדול. המטרה היא לחזק את האולפנים, ואני אגיד, בסוף גם כשיש לך מסגרת תקציבית הפערים הם בשאלה איזה שינויים יהיו ואיך מחלקים אותה בתוך האוכלוסייה. חתכנו כמה וכמה, היו ברמה של מזכירת הסתדרות המורים והממונה על השכר, נחתכו חלק גדול מהפערים. אנחנו עושים מאמץ כדי לסיים את העניין. הסוכנות היהודית, אני מבין שאין לכם כסף. לצערי הרב אתה מבין נכון. העדכון מהבוקר שההנהלה מתקשה כרגע להתחייב על ה-matching וזה בגלל התיעדוף למבצע שעדיין מתקיים, מבצע ההצלה מאוקראינה. לכן הטיסות, התקציב והתרומות לחירום חייבים להיות מתועדפים לשם. כרגע יש ירידה בתרומות אז לכן כרגע משם לא תצמח הישועה. אתם הוצאתם פנייה לפדרציות שחסר לכם סכום בסדר גודל של 250 אלף דולר? אני יודעת שחסר כרגע גם סכום למבצע ההצלה, זה נושא שהוא מתועדף יותר גבוה כי זה הצלה. גם בקרב התורמים זה מתועדף יותר גבוה אבל ההנהלה כרגע מחפשת תרומה ייעודית לדבר הזה ספציפית. אני רוצה עדיין להגיד שזה באמת חבל לי שאנחנו שמנו את כל יהבנו על matching כי בסך הכל יש פתרון מאוד מאוד ייחודי ומאוד מאוד זול שיכול כרגע לקצר מאוד את התור. יכול להיות שאם יש חצי מהכסף אז אולי כדאי לשים אותו. יש עוד נושא שהייתי רוצה להעלות- - - אין לנו זמן, זה דיון מעקב. אנחנו נמשיך לעשות את הדיוני מעקב האלה. אולי תשנה טקטיקה אדוני יושב הראש. אולי תזמין אליך לחדר למשא ומתן. לפעמים בחדרים של ראשי הוועדות זה נסגר יותר מוצלח ממה שסביב השולחן. יכול להיות שאני אבקש את הממונה על השכר ואת מזכיר הסתדרות המורים לפגישה. ביום רביעי הבא יש ישיבת מעקב ובלי שום קשר אני אבקש פגישה כזו. אבקש שאתה תעביר את הפניה הזו לממונה על השכר ואנחנו נבקש מהלשכה לתאם פגישה. אני אעביר את הפנייה.

תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:54.